צוהריים טובים, אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר היום, פרק ז' שכירות מוסדית, חוק עידוד השקעות הון.

דיון שלישי בנושא. בפעם הקודמת הגענו למודל גמיש מאוד שמאפשר מימושים מצד אחד ומצד שני שומר על העיקרון של הגדלת מלאי השכירות לטווח ארוך.

לא יודע, זה מה שאני רוצה לשמוע. הם אומרים שלא,

חל ביהודה ושומרון - - - באופן עקרוני לא חל? כן. זה

עד 31 בדצמבר 2023. אני חושב שהייתה לנו השגה על הנקודה הזאת.

לפי העניין, ששטח הרצפה הכולל שלהן לא יפחת מ-30% משטח הרצפות של הבניין או החלק שאושר

אז כל הדירות שנרכשות בבניין על

המשכיר ממשיך צריכות גם להמשיך להיות מושכרות

"אחרי פסקה (3ב) יבוא: "(3ג) "השכרה לטווח ארוך" השכרת דירות שהסכם השכירות החל עליהן

אבהיר: בריטים הסנקציה היא אצל החברה הממשלתית, מכיוון שבחוק עידוד עוברים בפיקוח של מנהלת ההשקעות, שגם יושבים פה ויוכלו להרחיב, הם מפקחים

אל תזרוק את האיש הקטן אל רשות - - - הגורם המקצועי בממשלה שאמור להכיר את השוק ואת המחירים ויש לו כלים לבדוק את זה, זה החברה הממשלתית. אני מציע שיהיה ברור שהחברה הממשלתית היא

תתקדמו עם ההקראה.

החוק היום כמו שלבנה מקודם ציינה בא וקובע במסגרת נוהל אמיתי. המטרה היא כמה שפחות להתערב בתנאי השוק. אם הוא יציע איזה מחיר שכירות שהוא הרבה יותר ממחיר השוק,

הוא מחויב להשכיר 15 שנים מתוך 18. אבל הוא - - - תן לו להשלים. אם לא

שקבענו בחוק הריטים על פיקוח שבו נקבע שחברת דירה להשכיר עושה את זה, להחיל את זה גם כאן. לא צריך להחיל את

6 דירות לפחות, ולעניין בניין לשכירות מוסדית באזור שאינו אזור פריפריאלי 10 דירות לפחות".

לא הבנתי את הסיפור של שמונה דירות? מה זה שמונה? זה מה שקיים היום. זה מה

רוצים לייצר שם

אבל אתה רוצה לייצר שכירות בכל מקום. ועדיין הגדרת ש - - - אנחנו מתחילים מנקודה,

איפה שערכי הנדל"ן יחסית נמוכים,

דבר שני,

בכרמיאל באופקים. כבר יש לנו אירועים שם. מלבד יישובי מיעוטים, תעשה גם ביישובים חרדים.

אבל זה למעלה, 15 מתוך 18. פה לא צריך את הארעיות כי יש לך תקופה. אתה לא צריך את הארעיות. פה הטקטיקה - - - לא,

צד אחד שלא יהיה את העניין התכנוני כמו שאמרת, שיגיע למקום קיצוני כזה שישאירו את זה וימכור חדש, ומצד שני אנחנו נותנים לזה גם

נגיד הוא היה מחויב להשכיר חמש מתוך שבע,

אחרת הוא משכיר רק לשנתיים וחצי בתוך התקופה, אז עושים ממוצע כדי להקל עליו.

למה בקרונות הריט לא עושים אותו מודל? אני מודה ומתוודה ש - - - אתה מגדיר חמש מתוך שש בממוצע.

קרנות הריט זה לא בעולם של עידוד

כן,

בסוף הלחץ על הריטים הוא מבעלי המניות.

לכן אני טוען שפה - - - - - - אני חושב ששם אתה מקשה, אתה לא מקל שם.

סליחה, פה אתה מקשה.

שם אתה לא מגדיר

בעצם כבר היום יש בחוק מסלול שבו אפשר לבנות בניין ולמכור באופן מידי 50 דירות כבלוק של 50 דירות, ובעצם אתה מקבל את ההטבה וגם יש הטבות שמקבל מי שרוכש את הבניין. מה שאנחנו עושים זה פשוט: אומרים שאותו סעיף כמו שהוא חל היום, הוא יחול גם לגבי בניין לשכירות מוסדית, הבניין החדש.

למי הוא יכול למכור?

ברגע שאתה עושה את זה,

בונה בניין למכירה.

לא נכון. כן, כן.

זה לא נכון, כשאתה מכניס את העניין הזה, זאת פגיעה בשוכר. אז מי שרוצה לקנות דירה, ישכור אותה שנה,

אתה לא יכול לתת גם הטבת חוק עידוד השקעות הון וגם אחר כך שהריט יכנס,

אגב, הריט יכול - - - שבוע שעבר באו חבר'ה

לא נכון. אתה כל הזמן מגלגל את הבניין. אגב, בסדר, בנינו מדרג של

אני בנוי להיות יזם שבונה, אני לא בנוי לנהל. בסדר. כל אחד הבהיר את עמדתו,

תחשבו על זה,

יתנה מנהל רשות המיסים את מתן ההטבות כאמור בסעיפים 53ג ו-53ד במתן ערובות,

הרוכש או כל אדם אחר שיקבע, לתשלום המס והפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיף קטן (ה), ובמתן הודעה מראש על המכירה במועד שיקבע המנהל." מה הנוסח שכתבנו בריט

אני מבין את מה שאתה אומר. אתה צודק. אנחנו נראה איך מנסחים. הערובה היא מהרוכש. כן, אבל מה היא הערובה מהרוכש? הוא צריך בעצם להתחייב שהוא באמת נכנס בנעליו וממשיך את כל סוג ההשכרה. ואם לא, אז הוא משלם את כל המס.

אם לא הוא משלם את כל המס.

זה בדיוק - - - ממתי?

לא,

של הראשון.

אבל הוא יודע מראש שהוא נכנס להתחייבות שהוא חייב. שים מינימום,

אם עברו עשר שנים, אל תלך

יכול להיות שזה יכול להיות וכולי. זה עולם אחר, זה לא אותו עולם.

זה לא ענישה. זה יצירת תמריץ שלילי לביצוע. להרגיע את היועצת המשפטית, זה מנגנון שלא בפעם הראשונה שאנחנו משתמשים בו. יש חוקים קיימים שבהם אנחנו משתמשים במנגנון של מס רכישה גבוה כתחליף להטבה שקיבל המוכר. כמו למשל? יש חוק לעידוד בניית דירות למגורים, והיה שם איזשהו תנאי שאתה מקבל פטור ממס שבח אם אתה מוכר את זה למישהו שיבנה אחרי זה. ואז אם הוא לא בונה אחרי זה, אנחנו לא מבטלים את הפטור ממס שבח של הקודם, אלא העלנו את מס הרכישה של החדש. לא מצליחה להבין מדוע זה צריך להיות באמצעות מס רכישה. זה מקל. זה מקל על התהליכים וזה מאוד ברור ומייצר תמריץ שלילי לביצוע הפרה. אנחנו נחזור לזה, בבקשה. לסיכום הנקודה הזאת, כשנגיע לסנקציות, מוסכם עליכם שהן צריכות לחול על הרוכש, ממילא גם פה הערובה תהיה מהרוכש ולא מהמוכר. בדיוק. על היזם המפר, על מי שמפר.

(ד) "בסעיף קטן (ד), במקום "בסעיף קטן (א) או (ב)" יבוא "בסעיפים קטנים (א), (ב) או (ב1)"; פה אנחנו עושים התאמה של החוק לזה שיש עכשיו בניין לשכירות מוסדית. אנחנו מוספים כי הוספנו את סעיף קטן (ב). תגיד מה אומר סעיף קטן (ד) במהות.

יש את משרד המשפטים בנושא יהודה ושומרון ותוכל לסגור את הדיון ב-16:00. אני מתחיל אותו ב-17:00 מחדש. צריך להיות שהוא יכול להיות הבחור שם,

הסבר בבקשה? הסעיף מאפשר למנהל רשות המיסים להתנות במתן הטבות, בהמצאת אישור מאת רואה חשבון לכך שנתקיימו התנאים הקבועים בסעיף. נציג משרד המשפטים בזום, בבקשה. שלום, אהוד לנדאו מייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, שלום אדוני היושב-ראש, שלום חברי הכנסת, התבקשתי להתייחס לתכולה של חוק עידוד השקעות הון ביהודה ושומרון - - בבקשה. אהוד אנחנו איתך. - - ובפרט לשאלה למה בהינתן זה שיש רק הטבת מס,

מס הכנסה סעיף 3א רבתי, סעיף קטן ז. אתן בקצרה רקע היסטורי ומשפטי, באופן עקרוני, תחולה של חוקי הכנסת מחוץ לשטח הריבוני של מדינת ישראל, כלומר ביהודה ושומרון, יש כלל משפטי שאומר שיש עקרון של תחולה טריטוריאלית,

שחוקים אינם חלים מחוץ לשטחה הריבוני של מדינת ישראל אלא אם נכתב אחרת במפורש או במשתמע. ומכאן שחוק עידוד השקעות הון, מאחר שאין בו אינדיקציה כזאת, הפרשנות מלפני תקופה ארוכה היא שחוקי עידוד השקעות הון אינם חלים ביהודה ושומרון. זאת לא הייתה השאלה. השאלה הייתה אם יש מניעה מלהחיל את זה עכשיו במפורש בחוק? אלא אם כן אני ממחר בבוקר פטור מלשלם מס הכנסה, כי תחולה טריטוריאלית, אני גר בקדומים אז אם זה לא חל עלי,

מס הכנסה חל על - - - בקיצור, אין בעיה להחיל את מה שרוצים. השאלה היא לא האם זה חל נכון לעכשיו. אני מבין את הפרשנות שלכם שזה לא חל,

השאלה אם יש מניעה לכתוב כאן בסעיף ההגדרות שזה חל גם באזור. אנחנו חושבים ש - - - נאמר שאני - - - מי זה אנחנו? אני, אני ואני. בצלאל, תן לו לענות. אתה לא נותן לו לענות. אני אומר שוב, אני חושב שפטור ממס הכנסה בנסיבות כאלה, נדרש תיקון חקיקה וכבר חווינו את דעתנו כששאלו אותנו, למיטב זכרוני, לפני בערך שנתיים האם זה אפשרי. זאת שאלה של מדיניות. יש פה היבטים כמו כל חקיקה אקס-טריטוריאלית, יש בזה היבטים מדיניים. ולא אמרנו בעבר ואני לא יודע אם נגיד בעתיד שיש מניעה משפטית להחיל. זה כמו לפתור באמצעות חקיקה, כרגע לגבי הטבת המס הספציפית הזאת, גם ביהודה ושומרון. למיטב הבנתי, הממשלה לא דנה ולא אישרה בדבר הזה. באיזה מנגנון החילו את עידוד השקעות הון בתעשייה ביהודה ושומרון? יש החלטת ממשלה. יש גם פטור ממס הכנסה. צריך לומר, יש החלטת ממשלה שמאפשרת מענקים גם בחקלאות וגם ב - - - לא על זה דיברתי. אני מדבר על תחולת חוק עידוד השקעות הון בתעשייה גם ביהודה ושומרון. אין תחולה לחוקים האלה. יש החלטת ממשלה שמעניקה את ההטבות. הטבות מקבילות שמופיעות בחוקים האלה. יש החלטת ממשלה שמסדירה את זה. תקים ממשלה ותחליט החלטות,

אני שואל אותך שאלה בתחום המשפט החוקתי. האם נראה לך שאזרחי מדינת ישראל תושבי יהודה ושומרון, באריאל, במעלה אדומים, בביתר עילית, במודיעין עילית, לא זכאים שמדינת ישראל תעודד גם אצלם שכירות ארוכת טווח ותיתן להם פתרונות למצוקת הדיור שלהם? אבל אתה שואל פילוסופית - - - זה לא פילוסופית.

כשנוח לכם אתם רוצים שוויון,

אתם לא רוצים שוויון? אבל הוא ענה לך. זאת אפליה קשה בשירות של זכויות הכי בסיסיות שהמדינה נותנת היום לדיור. למה תושב תל אביב כן ותושב אריאל לא? אני אשמח שילד בישראל יקבל את אותו תקצוב.

בואו נדבר גם על אפליות תקציב. ילד בישראל מקבל יותר תקצוב, מספיק עם הדמגוגיה. היושב-ראש, אני מבקשת שנעבור האלה ונחזור לעניין. סליחה, לא הייתי אתם, הייתי עם היועצת המשפטית. אין בעיה עקרונית לעשות את זה, זה מבחינת מדיניות, אין בעיה כמו שהחילו בדברים אחרים. עד עכשיו - - - הצעתי לבצלאל שיקים ממשלה ויחליט החלטות.

תקשיבו, אני רוצה להיכנס - - - לא ביקשתי הטבה ליהודה ושומרון, ביקשתי שמה שחל בעראבה, בסכנין ובתל אביב, יחול גם באריאל, מעלה אדומים וקדומים.

כמו שזה נעשה בפעמים הקודמות באמצעות החלטות ממשלה, אנחנו לא הולכים לעשות שינוי כזה. לא, אבל זה לא נעשה בהחלטות ממשלה.

הנושא של - - - חוק עידוד השקעות הון בתעשייה. נעשה באמצעות החלטת ממשלה.

שאלתי קודם והתשובה שלכם הייתה שגם תיקנתם את פקודת המיסים. חוק עידוד השקעות הון בתעשייה חל באמצעות החלת הסדר זהה על בסיס החלטת הממשלה. זה מה שמופיע בסעיף 3א בפקודה שדיבר עליו נציג משרד המשפטים. מה מופיע ב-3א? במהות מה שמופיע ב-3א, זה שאם מישהו קיבל, אם מפעל קיבל הטבות מס מכוח החלטת ממשלה שההסדר שלה מקביל להסדר ההטבות בחוק עידוד השקעות, אז הוא גם מקבל את הטבות המס הזהות. עוד פעם: יש מקור חוקי בסעיף 3א שמסמיך את הממשלה לתת את ההטבות גם למפעלים ביהודה ושומרון. מה יהיה המקור החוקי שיסמיך את הממשלה לתת עכשיו גם את ההטבות האלה, אם לא תייצר אותו? לא, זה בדיוק הפוך, החלטת ממשלה מפנה לסעיף.

אתה חי בעולם שבו יש סמכות של כנסת וסמכות של - - - החלטת הממשלה היא זאת שמאפשרת את ההסדר המינהלי שנקבע בהחלטת ממשלה. הוא קובע זכאות למענקים לעידוד השקעות הון באזור, ומכוח החלטת ממשלה זאת, סעיף 3א אומר: אם אתה זכאי למענק מכוח אותה החלטת ממשלה, אתה תהיה זכאי גם להטבת המס. עוד פעם, אז פקודת המיסים מאפשרת לממשלה להרחיב את ההסדר גם ליהודה ושומרון. לממשלה, אתה צודק. אבל אתה רוצה - - - אבל אין החלטה כזו, אז נעבור הלאה. האם הממשלה אחרי החוק הזה תוכל להביא החלטת ממשלה שמכילה את ההסדר הזה גם ביהודה ושומרון,

שר המשפטים אחראי ל - - - התשובה היא לא. התשובה היא כן. לא, התשובה היא לא.

אז יש להם מקור חוקי בפקודת המיסים.

אלכס, אנחנו בפירמידת הנורמות. יש כנסת, שמסמיכה ממשלה. אז הכנסת הסמיכה את הממשלה בפקודת המיסים לתת את ההכרה גם למפעלים ביהודה ושומרון, אז הממשלה עשתה שימוש בסמכות הזאת. אם אתה לא תיתן את הסמכות הזו, אז הממשלה לא תוכל לתת את הסמכות. חבר הכנסת סמוטריץ' צודק, מאחר שמדובר בהטבת מס, אם אני מבין נכון שאין לגבי המפעלים האלה כהגדרתם בחוק, אין בעצם הטבת מס, אז ללא תיקון החקיקה לא יהיה אפשר להעניק הטבת מס למפעלים מהסוג הזה ביהודה ושומרון.

זה דורש תיקון חקיקה. לא יהיה אפשר להחיל את זה על החלטות ממשלה.

החלטת הממשלה תחליט להעניק איזשהו מענק לאותם בעלי דירות. וזה לא בדיוק המצב בישראל. אתה פשוט - - - , אתה עושה עכשיו הסדר לכל מדינת ישראל ואתה מחריג ממנו ביודעין את יהודה ושומרון? טוב, אנחנו צריכים ללכת למליאה. אנחנו ממשיכים את הדיון בשעה 17:00. הישיבה ננעלה בשעה 15:55.